היום 26 באוקטובר 2020, ח' בחשוון התשפ"א. הנושא שעל סדר היום הוא גיבוש מתווה לכניסת תיירים לישראל. זימנו את הדיון הזה. אנחנו חייבים להיות קטליזטור לתהליך של מתווה של תיירות פנים וכניסת תיירים לישראל. כמובן באותה נשימה אנחנו אומרים שצריך לעשות הכול בזהירות ובמתינות. התקיים דיון על סוגיית התיירות בגל הראשון. זה אחד ממנועי הצמיחה של המשק. אני שמח שלוועדת הכלכלה הייתה תרומה לא מבוטלת לפתיחת השמיים. אני חושב שבאותה נשימה צריך גם להתחיל לפתח את המתווה שיאפשר קודם כול תיירות פנים. עולה זעקתם של מפעילי הצימרים ואני חושב שהיא זעקה נכונה. בדרך כלל בצימרים מתארחים משפחות גרעיניות או זוגות שסוגיית ההדבקה שם כמעט

אני חושב שכך צריך לעשות. מה לעשות, זה הדי-אן-אי של משבר הקורונה, שאי אפשר לדבר בנוסחאות וללכת בקו רחב בצורה קשיחה. זה בעוכרינו, כי התחושה היא שמקבלים החלטות שלא בשום שכל. נכון שיש מספר תחנות פתיחה שהממשלה אישרה אבל אפשר לדון גם מחוץ לקופסה.

זה אחד הדברים שאני לא מבין למה מתעכבים. מרגע שהתחלנו לשחרר את כל מה שקשור באחד על אחד,

השבוע אנחנו משחררים את כל מה שדומה לאחד על אחד, צימרים הם אחד על אחד. ונושא של הכנת מתווה של כניסת תיירים לישראל דיברנו על זה בדיון הקודם ומשרד התיירות אמר שהוא מתכונן להכין.

אנחנו לא יודעים מה קרה עם זה. נשמע קודם כול את פיני שני ממשרד התיירות ולאחר מכן נשמע את נציגי משרד הבריאות, את חברי הכנסת ואת האורחים שלנו בזום. בבקשה, כל מי שמדבר שיציג את עצמו לפרוטוקול. צוהריים טובים. אני סמנכ"ל חוויית התייר במשרד התיירות. אתייחס לנושא מתווה לכניסת תיירים בקבוצות ממדינות ירוקות. מתווה שכזה הוצג למשרד הבריאות לפני יותר מחודשיים, נדון איתם, קיבל את הערותיהם. בפועל המתווה יושב על שולחן הנהלת משרד הבריאות ומחכה לאישור. אנחנו בזמן קריטי כי באופן טבעי גם אותה תנועת תיירות פנים שהייתה בקיץ בחודשי החורף תעשיית התיירות מתבססת על תיירים נכנסים. אנחנו לא משלים את עצמנו וחושבים שאם נייצר את המתווה הזה אז יהיו תפוסות סופר גבוהות בארץ, אבל נתחיל להניע את גלגלי התיירות בארץ, ניתן לתעשייה לעשות את שלה, נתחיל להניע את גלגלי התעופה שוב. הוועדה הזאת דנה ארוכות בנושא התעופה. נאפשר לחברות להביא תיירים וגם כמובן נוציא ישראלים לאן שאפשר, ניתן לשוק להתחיל לעשות את מה שהוא יודע לעשות. אנחנו יודעים שיש תיירים שמעוניינים להגיע, לא מספרים עצומים אבל יש כאלה. אני בטוח שהנוכחים בזום יידעו לתת אינדיקציות טובות יותר ממני. בעיקרון, המתווה מונח, מחכה לאנשי משרד הבריאות שיאשרו אותו באופן סופי. את האישור הראשוני של הדרג המקצועי עברנו. אנחנו במגעים יום-יומיים איתם ומקווים שזה ייפתח בקרוב מאוד. וסוגיית הצימרים? משרד התיירות בעד פתיחת הצימרים. שרת התיירות הנכנסת הדגישה את זה פעמים רבות מאז יום כניסתה לתפקיד. היא הגישה את זה לקבינט הקורונה ולמשרד הבריאות?

עמדתה לא התקבלה. אנחנו בעד פתיחת הצימרים. למרות שבצימרים זה משפחות בעצם, אנשים שנמצאים ביחד כל הזמן. אני מסכים עם מה שנאמר פה. לא בידינו האישור של זה. אמרת שמשרד התיירות הגיש למשרד הבריאות מתווה לכניסת תיירים ממדינות ירוקות לפני כחודשיים. אפילו קצת יותר. אני חייב להגיד ששני מתווים הוצגו פה כחומר בוועדה. הם נדונו או שלא קיבלתם תשובה? הם נדונו ואושרו על ידי הדרג המקצועי. המתווים שהוצגו פה לוועדה, המתווה שאושר על ידינו ועל ידי משרד הבריאות הוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל: מדינות ירוקות ללא בדיקות. התייר נכנס עם הגנה ושליטה. זה מתווה פשוט וקל שמחכה לאישור סופי של הנהלת משרד הבריאות. נשמע את אנשי משרד הבריאות. פרופ' איתמר גרוטו נקרא לקבינט הקורונה. אחר צוהריים טובים. אני ד"ר שלמון ממשרד הבריאות. כפי שפיני שני ציין, לפני כחודשיים ישבנו, כתבנו וזיקקנו את המתווה לכניסת תיירות ממדינות ירוקות במסגרת קבוצות מאורגנות. זה עלה כל הדרך עד לשר. התקרבנו אז לתקופת הסגר. השר חשב שלא נכון לאשר מתווה כזה בזמן שכל עם ישראל נכנס לסגר. הכיוון הכללי: ברגע שיהיה ברור מתי אפשר יהיה לפתוח בתי מלון ושאר אתרי תיירות יוכלו לאפשר למתווה הזה לצאת לדרך. אבן הנגף העיקרית שלנו היא התחלואה בעולם. חשבנו בזמנו על מדינות שהיו ירוקות אך לצערנו הן אינן כאלה כבר. גם איטליה וגרמניה כרגע בסימן שאלה גדול מאוד אם יישארו ירוקות בשבוע הבא, בייוון אולי קצת יותר טוב כרגע. אנחנו בסך הכול נשארים כרגע בעיקר עם מדינות שיש פוטנציאל למאסת תיירים מהן: קנדה, קוריאה ויפן, אבל אני מסכים שצריך להתחיל עם מישהו כדי להתחיל להניע את התעשייה הזו. לכן עמדת משרד הבריאות היא שברגע שתתאפשר פתיחת בתי המלון למתארחים אפשר יהיה לאשר את המתווה הזה. בתחנות היציאה, מתי צפויה פתיחת בתי המלון? נדמה לי שבשלב 4. נשאלה שאלה לגבי הצימרים. לגבי הצימרים השרה העלתה את זה בפני הדרג המקצועי במשרד ובפני שר הבריאות. הבנתי שההחלטה היא לא לפתוח אותם עדיין בשבוע הבא. אני מניח שזה יעלה לקבינט מתוך רצון ברור של גורמים רבים, לא בשלב הקרוב אלא בשלב שאחריו, לאפשר לצימרים להיפתח. אתם מכירים בזה שאין כמעט מקדם הדבקה שם, זה משפחות גרעיניות או זוגות שהם בני משפחה. כל עוד המתווה הזה נשמר זה טוב. היו לנו לא מעט הפרות אחרי הפתיחה בקיץ, בצימרים היו לא מעט אירועים שלא נגמרו בבני זוג או בבני משפחה גרעינית. אנחנו לא שוללים את זה אבל צריך לזכור שזה לא מתווה פשוט וקל וחסר כל סיכונים.

ברור לכולנו שצריך להניע את התעשייה הזו ולכן זה ייכנס בפתיחה ההדרגתית, בתקווה שהמספרים שאנחנו רואים בימים האחרונים ימשיכו ונוכל להמשיך לפתוח את המשק. אין ספק, אנחנו מאיצים פתיחת תחנות יציאה, אבל מתוך אחריות. אני אומר: דווקא מתוך לקחי הגל הראשון. האולמות, שכולנו תמכנו בהם פה ודחפנו לפתוח,

הם לא קיבלו סעד בגל השני ואף אחד לא מעז להגיד היום שיש לפתוח אולמות. כנ"ל לגבי הצימרים. היום אנחנו נותנים לכם סעד אז תתאפקו. אם תהיה החלטה שזה בלי אירועים, רק אירוח, אז רק אירוח ובלי אירועים. אין מה לעשות, אנחנו רוצים להתנהל מתוך אחריות, לחיות לצד הקורונה מתוך אחריות. אני באמת חושב שאולי יש להאיץ את פתיחת הצימרים, וכמובן לקבוע את המגבלות שאתם חושבים, כדי שיוכלו לא לחזור על אותם מחזות שראינו בגל הראשון. תודה רבה לך. חברי הכנסת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, לא שמעתי מן ההתחלה. אני מבין שגם נציג משרד התיירות נמצא איתנו. אדוני היושב-ראש, היו לנו כמה ישיבות בנושא התיירות גם על בתי המלון,

על סוכני הנסיעות וגם על מורי הדרך. משרד התיירות הבטיח שהוא יטפל ויהיו ישיבות, אך כלום לא נעשה. למורי הדרך אין עדיין שום הכנסה ויש כאלה שמשתכרים 700 1,000 שקל בחודש, סוכני נסיעות קרסו; בתי מלון קורסים, שזה ענף שמעסיק בעיקר צעירים וצעירות ובפריפריה. פספסת את ההקדמה, אבל לא נורא. אני מתנצל. הייתי בישיבה מיוחדת על הנגב וצריך להספיק להגיע לכל הישיבות. אנחנו מקווים לשמוע תשובות ברורות ממשרד התיירות. תודה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לחזק את מה שאמרת לגבי התיירות הכפרית ולהתייחס, כי זה נושא ששב ועולה. אנחנו מדברים פה על תיירות נכנסת והם אחד מענפי היעד. אני מצר על כך שההתייחסות לענף התיירות וגם להרבה ענפי כלכלה אחרים היא התייחסות נורא דיכוטומית. קודם כול אגיד שאני מסכים איתך מאוד, יש כל הזמן ניסיון וזה מה שאני כל הזמן מנסה לצעוק ולהילחם בו לקבוע כלל אצבע לענפים. עסקים קטנים זה לא שם קוד לכל עסק קטן במדינה, כי מפעל אין דינו כמספרה, אין דינו כחנות בגדים, וגם בענף התיירות אי אפשר לתפור חליפה אחת שמתאימה לכול. אני מנסה לדבר פה בשיא האחריות היה אפשר לפתוח את הצימרים מזמן ולהגביל לכל הפחות למצב ביניים, שאומר: פתוחים רק בכפוף לתצהירי קפסולה. כלומר אם משפחה באה לצימר ומצהירה שזו הקפסולה, המשפחה האורגנית ביחד, אין שום סיבה לא לתת להם להיות בצימר. אני חושב שזה מודל שצריך להיות מקודם כבר עכשיו. אנשים שחיים ביחד יכולים לצאת יחד לצימר. הרי אין שום היגיון למנוע את זה ואין שום סיכון נוסף לתחלואה. כפי שאנחנו מסתמכים בתקנות השונות של הקורונה על תצהירים, גם כאן זה משהו עם חבות משפטית וחבות פלילית, או מנהלתית לכל הפחות אפשר לבקש תצהירים ולפתוח צימרים לאלתר. יש צימרים שהם

שה-facilities המרכזיים גם מופרדים, חדרים שלצדם יש בריכה והם לא באים במגע עם שאר האורחים. האוכל יכול להגיע לחדר. אני באמת מבקש מן המשרדים הרלוונטיים, יש כאן אנשים שמשוועים לאפשרות לעבוד. לכל הפחות תאפשרו איזשהו מודל הדרגתי, מודל של עבודה בקפסולות בצימרים. תנו פתרון מיידי לצימרים שבהם אין מגע בין אורחים שונים. תנו להם את הקרדיט שהם יודעים לנהל את העסק שלהם. ומשפט אחרון, זה דבר שאני מנסה להנחיל כל הזמן: לצד העונשים והקנסות, לו הממשלה הזאת הייתה מציעה מודל של תגמול למי שעומד בכללים הייתם רואים פה מהפכה. אם היו אומרים לצימרים: אנחנו נסייר ונבדוק אחת לשבוע ואם הכול מתנהל לפי הכללים תקבלו הנחה בארנונה, אני מבטיח לכם שלא הייתה תחלואה בצימרים. צריך לתת קרדיט לאנשי העסקים לנהל את העסקים שלהם. אתן את רשות הדיבור לעוד שני דוברים מן הזום כדי שיהיה בסיס לדיון.

פתאל, בבקשה. שלום. תודה רבה, אדוני. אני מצטער לומר שכל מה שאירע בניהול המשבר הזה נמצא בעניין של התיירות הנכנסת, וזה המטרה של הדיון. תיירות נכנסת היא לא כמו עסק שתודיעו שמחר יש מתווה ומוחרתיים נביא את התיירים. אנחנו צריכים כמה חודשים להתארגן. יש מתווה שאושר על ידי כל גורמי המקצוע בשיתופנו. ביקשנו: תאשרו את המתווה, תנו לשוק להיערך. אנחנו צריכים לנהל תורים, אנחנו צריכים לנהל את התנועה בשדה התעופה ומחר יהיו שם ישיבות, צריך לראות מה קורה עם תנועת האוטובוסים. יש גם שלב התארגנות. לא מאפשרים אפילו להתארגן, שזה מדהים. אמרנו: תאשרו את המתווה ללא כניסה, שנוכל לשדר לחוץ לארץ ולומר להם: כאשר יהיה אפשר להיכנס לארץ כך זה ייראה במדינת ישראל. זה לא עובד, זה תקוע אצל שר הבריאות, לצערי. לדעתי גורמי המקצוע, גם כפי שהבנו מאשי שלמון, כבר אישרו את זה. אין היגיון כרגע לומר: אני מקווה שכרגע לא מכניסים. אם יש מדינה ירוקה ויש תיירים שרוצים להיכנס במתווה מאוד מנוטר, מפוקח, עם מעקב והכול, הם הרבה יותר בטוחים מכל ישראלי שמסתובב פה ברחובות. יש ערי פריפריה שלמות שהנושא שלהן נמצא על שולחן הוועדה והן ממתינות לדיון. הרי הדינמיקה, הדברים המשתנים במשבר הקורונה, אתה מכיר אותם. איזו היערכות אתה רוצה אם מחר מוחרתיים מדינה שהייתה ירוקה תהפוך להיות אדומה או שאצלנו נתוני התחלואה ישתנו? אדוני, הענף צריך להתארגן ליום שנוכל לחזור לעבוד. בשבוע שעבר הייתה לנו ישיבה עם חמש או שש מדינות. כל נציגי המדינות אמרו לנו: תקשיבו, אנחנו צריכים נתונים, מה קורה ברגע שיש הדבקה, מה קורה לתיירים שהיו במטוס והיה שם מישהו חולה. יש המון שאלות שצריך לעבוד עליהן. צריך להיות מתווה, ללא אישור כרגע של תיירים שייכנסו, אבל שנתכונן. אי אפשר לעבוד עם הודעות מהיום למחר. נשמע את משרד הבריאות.

קודם כול אנחנו מדברים על ההיערכות. חשוב לי להגיד, אמרתי שלא קיבלתי שום הסבר הגיוני מבחינת בריאות מה הבעיה עם כניסת תיירים ממדינות ירוקות, שכרגע זה לא עובד באופן כללי. וחשוב יותר, לנו יש הזמנות לתחילת השנה הבאה. בימים האלה אנחנו מחזירים מקדמות ומבטלים הזמנות. אנחנו יכולים לספק 20% מרמת הביקושים שהייתה לפני שנה. אנחנו לוקחים את הסחורה הזאת, זורקים אותה כרגע לרצפה ולים.

נצרת צריכה את העבודה, ירושלים צריכה את העבודה, צפת צריכה את העבודה, עכו צריכה את העבודה, טבריה צריכה את העבודה. בלי זה הן ימותו מבחינה כלכלית. למה לא להיערך? לא ביקשנו כסף, לא ביקשנו להכניס כרגע תיירים, רק תתעוררו ובואו נפסיק להיות - - - אתה אומר: תכינו מתווה. אדוני היושב-ראש, חסר דבר אחד שאתה אמרת מן היום הראשון: אין חדר מצב שעוקב אחרי דברים שנאמרים ומובטחים ואחרי מה שנעשה. בוועדת הכלכלה הובטח על ידי משרד הבריאות שבסוף אוגוסט יפורסם המתווה. נשמע אותם. בוועדה שלך, וגם בוועדה לענייני ביקורת המדינה, וזה לא קרה. שחררו את המתווה ותנו לשוק להיערך.

יבגני סובה, בבקשה. רק תרשה לי קודם כול לברך אני מקווה שזה ייושם ולא יטרפדו את זה על איי תיירות ירוקים באילת ובים המלח.

מקווה שזה יאושר ויקודם. אני יושב פה ויש לי תחושת דז'ה-וו עמוקה. דיברנו כבר בחודשי הקיץ ושמענו, ולא רק בוועדת הכלכלה אלא גם בוועדות אחרות, על כך שבמשרד הבריאות מכינים מתווה לכניסת תיירים מחוץ לארץ. שמענו על כך שאו-טו-טו יהיו בדיקות מהירות. שמענו על המכשירים היקרים שיחולקו בכניסה למתחם ים המלח ואילת, תוך 45 דקות ניתן יהיה לערוך בדיקה. שמענו הרבה דברים, והיום אנחנו שוב חוזרים לאותה מנטרה, וסליחה שאני אומר כך: כן ירוק איטליה, לא ירוק גרמניה, כן אדום, לא אדום. חברים, תראו, ענף התיירות פשוט קרס. אני לא יודע אם אפשר להביא תיירים בשחור מתישהו אבל חלק מן הענפים כבר עובדים בשחור. אנחנו גם נגיע למצב שהצימרים עוד מעט ייפתחו בשחור ואנשים פשוט לא יקשיבו לכל ההנחיות. סוכני נסיעות כבר לא קיים מקצוע כזה. אנשים עוד לא החזירו חובות משנה שעברה, שהם הזמינו בסוף 2019 לחודשי הקיץ. הם כבר קורסים, הם איבדו כבר את התקווה. אין כבר מקצוע כזה סוכן נסיעות, נגמר הסיפור, והממשלה לא עוזרת. אדוני היושב-ראש, דיברנו איתך כמה פעמים והעלינו את זה בוועדת הכלכלה, שצריך להציג מתווה כדי להציל אותם, הן מבחינה משפטית והן מבחינה כלכלית. גם לחסום אותם מתביעות ולנסות לעזור לכל הענף הזה, שפשוט אין להם תקווה. אגיד עוד משהו, כל העשייה סביב התיירות פשוט קרסה. מדי יום אנחנו רואים כתבות בטלוויזיה על חנויות שנסגרו, על מסעדות שפעלו אך ורק לצורך תיירות. אין את זה היום, פשוט אין את זה. אז או שאנחנו ממלאים את זה באזרחים שלנו. אני לא יודע, זה הצעה למשרד התיירות. יושב פה שר לשעבר, אסף זמיר אמר שיש תוכניות, ואני לא מבין. אנחנו 9 מיליון אזרחים. תעשו כבר טיולים באוויר הפתוח אבל תתחילו להשקיע, תתחילו לעשות משהו. אי אפשר לשבת ולחכות לסגר שלישי של הקורונה. אני יודע שהוא פה, בגלל זה אמרתי. אי אפשר לחכות עד שכולנו נמות פה מקורונה או מחרדה או מהתקף לב או פשוט מלחץ כלכלי. זה לא הגיוני. תן לי עוד משפט, תן לי לזעוק את הזעקה. אני זועק את הזעקה לא בשבילי אלא בשביל כל האנשים האלה. זה פשוט טירוף. אני שומע בכל יום, לא רק מורי דרך, אני שומע את כל האנשים בענף הזה. עזוב את עניין הטיסות ועזוב את עניין ההחזרים. אנשים פשוט קרסו, אז בואו נעשה משהו, בואו נוציא אנשים. אני מבין שזה יהיה במגבלות ובבדיקות אבל,

אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה, כל הזמן לשמוע אותה מנטרה, שמשרד הבריאות לא אישר, ירוק, צהוב, אדום וכולי. אני באמת מבקש, בואו נזעק ביחד. פרופ' גרוטו נמצא איתנו בזום. אשמח אם פרופ' גרוטו ישמע את מה שאני אומרת. קודם כול, תחום התיירות הוא הראשון שניזוק והאחרון שיתאושש. חובה עלינו לפחות לנסות לאושש את תיירות הפנים. כולם מבינים, כולל שרת התיירות, ודיברתי איתה רבות, זה איוולת שהצימרים סגורים. זה פרנסה לאלפי משפחות בפריפריה, בצפון ובדרום. זה גם צורך נפשי של התושבים. צורך נפשי של התושבים להתאוורר קצת. זה פשוט פניקה מיותרת של הממשלה שהצימרים סגורים, את זה כולם מבינים. בנוגע לפתיחת שמיים וכניסה של תיירים בכל העולם יש מעבדות בדיקה בשדות התעופה כבר מחודש יוני. רק בישראל אני מקווה, שרת התחבורה אמרה לנו שבעוד שבוע המעבדה בנתב"ג תתחיל לעבוד. ברגע שהמעבדה תעבוד אין סיבה שלא יוכלו להיכנס אנשים אם עושים בדיקת קורונה יומיים לפני שהם טסים ועוד אחת כשהם נוחתים. שאלה לפרופ' גרוטו, הוא מבטיח לי כבר חודשיים שהוא יעשה מתווה לנסיעת אנשי עסקים בלי בידוד. איש עסקים שנוסע ליום, יומיים, שלושה ימים לפגישה מדובר בעיקר בחברות הייטק שיוכל לטוס מישראל, לערוך את הפגישה ולחזור בלי בידוד. פרופ' גרוטו אומר לי כבר חודשיים: מחר חותמים, מחר חותמים. משום מה עד עכשיו לא חתמו. אשמח לקבל על זה תשובה. פרופ' גרוטו, אנחנו מודים לך על שהתפנית אבל הדיון חשוב. יצאתי מן הקבינט לרגע. הדיון מתמקד במתווה כניסת תיירים לארץ ופתיחת הצימרים ברמה מבוקרת מאוד למשפחות גרעיניות ותחת מתווה.

אנסה להסביר את העמדה של משרד הבריאות. בסוף,

מסתכלים על כל דבר בנפרד אבל אנחנו מסתכלים על התמונה כוללת. יש השפעה לכל דבר על דברים אחרים ואי אפשר רק להסתכל בקונטקסט הפרטי כי למעשה כל מגזר ומגזר היה אפשר לפתוח בנפרד ואז היה מצוין, אבל הבעיה היא שהדברים משפיעים זה על זה. חשוב שנבין את זה. זאת אומרת, גם אם זה לא קשור לוועדה הזאת, אבל למשל אם אנחנו פותחים מסעדות זה מעלה את הסיכון לתחלואה במובן מסוים. כל מסעדה בנפרד זה לא סיכון גדול אבל ביחד כולן זה הסיפור. צריך להבין את המדיניות המדורגת של משרד הבריאות, שזה כרגע הכיוון שאנחנו מובילים. לגבי כניסת תיירים הכנו מתווה של כניסת תיירים. נמצא פה ד"ר אשי שלמון, הוא יוכל להציג לכם אותו. התקדמנו הרבה מאוד בעניין הזה. הבדיקות המהירות זה דבר שאנחנו מאוד מקדמים אותו. אנחנו גם תומכים במעבדה בנתב"ג. ערכתי סיור בשבוע שעבר כדי לראות איך זה מתקדם. מתקדם שם יפה מאוד. בסך הכול יש התקדמות בדברים האלה. צריך לזכור שבסופו של דבר אחת הבעיות שלנו היא שהיינו במצב של מדינה אדומה. עכשיו לשמחתנו אנחנו הופכים למדינה ירוקה, תהיה לנו הרבה יותר אפשרות לקבל תיירות. אנחנו צריכים להיערך לזה, ואנחנו נערכים לזה באמצעות מתווים, שכוללים גם את הקיצור של הבידוד לאנשי עסקים. בתשובה לחברת הכנסת שקד: הנוהל מוכן ומזומן, מחכה לאישור של שר הבריאות כדי שנוכל לחתום עליו. פרופ' גרוטו, אתה אומר את זה כבר חודשיים. פרופ' גרוטו, מי אמור לאשר את המתווה של טיסת אנשי עסקים?

הבריאות ומנכ"ל משרדו יכולים לחתום על צו. זה לגבי מתווה עסקים. מתווה תיירים ממדינות ירוקות אפשר לקדם אותו כרגע כאשר חזרנו להיות מדינה ירוקה, אז מודל ירוק לירוק יחזור לעבוד. אחת הבעיות היא שאין כל כך מדינות ירוקות, כל המדינות שהיו ירוקות פעם נהיו אדומות אז קצת יהיה לנו קשה להביא תיירים ממדינות ירוקות, למשל מייוון שהופכת להיות אדומה. אמנם היא עדיין ירוקה אצלנו אבל הרבה מדינות ירוקות הפכו לאדומות, כמו בולגריה שאפשר היה לטוס אליה וקרואטיה. זה בעיה שלא תלויה במדינת ישראל, לצערי. כמובן אנחנו עובדים על זה ומקדמים גם את העניין הזה. הנהלים ממתינים בסופו של יום. אנחנו גם עושים עבודה אופרטיבית בשטח,

במעבדת נתב"ג ופתחנו מעבדות נוספות במשרד הבריאות, כך שיש לנו היום יכולת לערוך 70,000 בדיקות ובעוד זמן לא רב גם 100,000 בדיקות, כך שהבדיקות לא יהוו מגבלה. כל הדברים האלה מטופלים. צריך לחכות לעיתוי, הבעיה היא רק עניין של עיתוי, ולצערי כרגע העיתוי לא מתאים. חלק מן הדברים יכולים להשתנות מהר יחסית, בהנחה שאנחנו שומרים על עצמנו ירוקים. צריך לזכור שבסוף הקורונה הגיעה לישראל מבחוץ, ובהרבה מדינות שבהן הקורונה חזרה אנחנו רואים שהרבה פעמים זה התחיל מתיירות, גם בגרמניה לא רק תיירות, בשל אנשים שנכנסו בכל מיני סיבות גם במדינות מזרח אסיה. במדינות מזרח אסיה מאוד מאוד מקפידים,

הן בטאיוואן,

הם לא נותנים לאף אחד להיכנס. פרופ' גרוטו, יש לי שאלה. הטענה שחוזרת על עצמה, ושמענו גם את יוסי פתאל, הוא אומר בצדק: אנחנו מבינים את האילוצים, מדינה ירוקה, אדומה וכן הלאה, אבל ברגע שאתה תחליט הוא צריך לפחות עוד חודשיים להתארגן. השאלה היא לגבי הכנת מתווה כתוכנית מגרה. למה משרד הבריאות לא פועל להראות תוכנית מגרה? תאשרו אותה ותראו אותה לפועלים בתחום, כדי שייכנסו למשא ומתן עם מדינות אחרות ויגידו להם: במידה וייפתח זה המתווה, כך אנחנו עובדים. יש כאן אי-ודאות מוחלטת.

יודעים בסוף השנה - - - היה לנו קשר רציף עם משרד התיירות ואני נמצא גם די בקשר עם השרה. אנחנו לא עובדים ישירות מול הגורמים. נכון שיהיה שיתוף עם משרד התיירות. אנחנו ניתן כל מתווה ונסייע. אנחנו לא עובדים ישירות מול סוכני הנסיעות. לא ביקשתי שתעבדו מולם. אני שואל אותך שאלה. לנו יש מתווה. פרופ' גרוטו, אתה לא הכתובת אבל אתה ציר בהתרחשות הזאת. זו התחושה לגבי מה שקורה עם מערכת החינוך, זו התחושה כמעט בכל דבר מחכים עד שהטיל ייפול, בואו נאסוף את השברים ונספור מה נשאר לנו. השאלה: למה לא להכין תוכניות מראש? מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. אולי תגידו שאנחנו זהירים מדי. אני חושב שזה לא נכון.

זה נכון בכל התחומים. יש תוכניות. בסופו של יום, ראינו מה קרה בפעם הקודמת. לא נחזור על טעויות העבר. אנחנו לא רוצים לחזור על טעויות העבר. אנחנו רוצים לנהוג בשיא האחריות. אני חושב שהמשק לא מחכה להחלטה של הקבינט. אחרי שאתם מחליטים יש גם זמן היערכות. זו הביקורת שלנו ויכול להיות שהיא ממקום שאנחנו לא מכירים את כל העובדות,

הרי משרדי הממשלה לא נכנסו לסגר, ואתה צודק שכל משרד ייעודי צריך לטפל בזה. כנ"ל בחינוך, כנ"ל בתיירות, כנ"ל בכל משרד אחר, צריך להכין את המתווה ולאשר אותו מולכם. במידה ופתחתם בתחנת יציאה כזו או אחרת את המלונות, צריך לדעת איך המלונות יעבדו. אבל איך אנחנו עובדים? את זה אני עושה, אני לא מחכה לאף אחד. אני כותב מתווים לכל הדברים. כמובן שנעשה את זה בתיאום. מבחינת משרד הבריאות יש לכם היום תפיסת עולם מוכנה לגבי כל הענפים? בחלק מן הדברים אנחנו צריכים עוד לעשות שיח עם המשרדים, אנחנו לא כותבים מתווים באוויר. אנחנו צריכים לשמוע את האנשים כדי לראות מה המתווה, אבל יש לנו כבר תווים סגולים. כל שאנחנו צריכים הוא את התווים הסגולים להפוך לתקנות. יש לנו תו סגול כמעט לכל דבר שזז, כולל לאטרקציה בגובה שני מטרים ששלושה ילדים יכולים להיות בה, עד כדי כך זה מפורט. אתה יכול להוסיף על מה שאמר ד"ר שלמון בעניין הצימרים? לגבי הצימרים, לפי התפיסה שהציג משרד הבריאות, הוא הציג מתווה קוהרנטי. המתווה הקוהרנטי אומר שהצימרים נפתחים לפני המלונות, ביחד עם המסחר, בשלב 3. אנחנו עכשיו נכנסים לשלב 2, שלא כולל את פתיחת הצימרים. אני מניח שיהיה על זה דיון בקבינט והקבינט יחליט. עמדת משרד הבריאות היא שכרגע צריך להמתין בזה עד שלב 3. בזה אני מייצג את עמדת משרד הבריאות.

מה הסכנה הבריאותית שאתם רואים בצימרים, כאשר במקום לשבת בבית אני יושב בצימר? אין סכנה ספציפית בצימר ואין סכנה ספציפית בחדר כושר ואין סכנה ספציפית במסעדה פרטנית אבל אנחנו מדברים על עומס של דברים שביחד מהווים סכנה. איזה עומס? פרופ' גרוטו, יש משפחות שמתמוטטות. מה הבעיה לפתוח צימרים? מיקי לוי, אני רוצה להוכיח לך שאני צועק חזק יותר ממך. לא תשתלט על הדיון. יש כאן חברי כנסת שממתינים בסבלנות. זה קפסולה משפחתית. - - - פרופ' גרוטו, אני מבין אותך. אני מציג את התפיסה כאן. אם יש לכם בעיה, תיפנו לקבינט.

ככה זה מתנהל? סליחה, מותר לנו להעיר לך,

אדון פרופ' גרוטו. תפסיק להתנהג בצורה הזאת. אתה לא מכבד את עצמך. תפסיק להתנהג כך. - - - תנתקי אותו. חצוף. אין ספק שההתנהגות שלו לא מקובלת, אבל למה לצעוק עליו?

לא פניתי אליו אפילו. מה כבר אמרתי? שאלתי מה הבעיה לפתוח צימרים. מה ההתנפלות הזאת? כשאתה אומר לבעל תפקיד שמשפחות מתמוטטות אתה מאשים אותו. שאלתי מה הבעיה לפתוח צימרים. אני לא מסכים איתו, ואעיר על כך בסיכום. ההתנהגות שלו לא מקובלת עליי. זו לא פעם ראשונה. אם הוא לחוץ בשל הסיטואציה, שייקח חופשה, יש אחרים שיכולים להחליף אותו. כך לא מתנהג בעל תפקיד שמצופה ממנו לאורך-רוח וסבלנות בעתות משבר. מי שלא יודע לשלוט בעצמו בעתות משבר, שייקח חופשה, יש לו מכסת ימי חופשה. אם לא אז שהמעביד יוציא אותו לחל"ת כפי שיצאו מאות אלפי עובדים במשק. ההתנהגות שלו לא מקובלת. אבל גם, חברי הכנסת, אנחנו רוצים להשיג את המטרה בסוף. אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. צוהריים טובים לכולם. אין ספק, אני יכולה להבין לליבו של חבר הכנסת מיקי לוי וגם של החברים שדיברו קודם על הצימרים, לאור העובדה שאין שום היגיון רציונלי שיכול להגיד לנו למה לא לפתוח את הצימרים. גם את הבעיה של הלחץ אפשר לפתור בצורה אחרת. בדרך כלל צימרים זה למשפחות של אנשים שחיים ביחד, אז אין שום סיבה למנוע את פתיחתם. חשוב לומר, כי הוא התייחס לזה, רק מיקי, שיהיה בריא,

הוא ענה לאסף זמיר ואמר: הצימרים כשלעצמם לא מדבקים. תפיסת העולם של משרד הבריאות היא לגבי המאסות שהוא משחרר. מקדם ההדבקה כשאתה משחרר מאסה גדולה יותר הוא מקדם הדבקה גדול יותר. זה התפקיד שלו. הוא משרד הבריאות. אנחנו צריכים להעביר את המסר, ואם יש לנו שליחים בממשלה צריך להפעיל אותם. אבל שוב, אנחנו עדיין בדילמה. אני לא הייתי רוצה

בגלל שחשוב לי הצימרים, לא כי יש לי צימר או משהו כזה, חשוב כי אני רואה בתפיסת העולם כמוכם, שזה משפחה גרעינית. אבל בסוף זה בריאות הציבור, בריאות העם, והם אמונים על כך. זה נושא שחוזר לקופת המדינה. התייחסתי כי הוא אמר את זה לא ספציפית על הצימרים. תפיסת העולם של תחנות היציאה שמשרד הבריאות תכנן היא הכמויות. כולנו זוכרים את פתיחת מערכת החינוך, וכולנו חטאנו בזה. בדיונים פה הבאתי לכאן את בעלי האולמות, ואם הייתי יודע שבעלי האולמות יסרחו, והם סרחו וסורחים עד היום, לא הייתי נותן להם סעד כי זה הביא עלינו חולי, זה חלק מן הסיבות לגל השני. העניין צריך להתנהל בשום-שכל. אנחנו צריכים לעזור להם להבין. זו זכותו, זו הדעה המקצועית שלו, הוא חייב לומר אותה. כמובן לא בדרך שהוא אמר אותה עכשיו, ואני אעביר לו את המחאה שלנו. אני מבקשת שיהיה שיקול דעת גם לגבי התועלת וגם לגבי הנזק שיכול להיות. כנראה שבמלחמה שלנו מול הקורונה תמיד יהיה נזק, השאלה כמה. זה דבר ראשון. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו שוב הוא עניין מדריכי תיירות. בנוסף לזעקה שלהם, לחוסר ההכנסה וחוסר היכולת שלהם להתקיים, דובר בוועדה על לאפשר הכשרות מקצועיות. הנושא הזה עדיין תקוע.

צריך לנצל את התקופה הזאת. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו, אנחנו או-טו-טו לקראת חג המולד, שזה אירוע עולמי ונצרת היא במרכז. אי אפשר לפספס את האירוע של חג המולד ולתת לו לעבור כשנצרת במצב כזה. צריך לקבוע תוכנית מיוחדת מאורגנת. הם בעצמם אומרים שצריך תקופה כדי להתארגן. יש לנו חודש וחצי. צריך לקחת את הדבר הזה בידיים חזקות, מרגע זה ועד לסוף החודש, אפילו לפני שיהיה לנו מתווה. אני מבקשת שייתקיים דיון רציני על הנושא הזה.

אלדד יוגב, בבקשה. אני יושב-ראש איגוד הנופש הכפרי. הגשנו למשרד התיירות מתווה,

טיפה אחורה,

בסגר הראשון הוצע לנו לערוך חתונות בעשרות אלפי שקלים, הוצע לנו לערוך מסיבות רווקות ורווקים. לא כולכם שמרתם. אל תספר לי. אני בא מן הענף הכפרי, אני יודע להגיד לך. לא כולכם שמרתם. אפשר לאכוף את זה, לתת למשטרה, להשאיר את הקנסות של 5,000 שקל. אם המשטרה מגיעה ורואה שזה משפחה לא גרעינית שיטילו קנס של 5,000 שקל. אפשר עדיין לעשות את זה. רק תשחררו בתקנות לנופש משפחתי, זה מה שצריך לעשות. אם ישחררו בתקנות לנופש משפחתי תהיה לנו הקלה. גם כך כל מי שיכול לקבל נופש משפחתי יקבל. אם יש מסיבות, אם יש חתונות, שיאכפו את זה אפילו בקנס גבוה יותר. תנו לנו אוויר לנשימה. ברגע שיתנו לנו אוויר לנשימה כדי לעבוד אנחנו נעבוד לפי איזה תקן שאתם רוצים. דיברנו עם משרד הבריאות והסכמנו גם שאנשים לא ייצאו מן הצימר, למרות שעכשיו זה לא אקטואלי כי 200,000 היו בטבריה באוהלים. אלדד, תודה. המסר הועבר. הוא אמר שאתם נמצאים בתחנה השלישית של מתווה היציאה. אני מקווה שהלחץ שלנו יעזור להקדים זאת. תודה רבה לך. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אני לא מבין את ההתפרצות של פרופ'

אתה תקפת אותו. הייתי כל כך עדין. אם גרמת לי להרים את האוקטבות שלי, תבין מה עשית לו. אני כואב את כאבם של בעלי הצימרים שפנו אליי כבר לפני חודש וחצי. אין היגיון כלכלי. אינני רופא אבל גם אין היגיון בריאותי, נהפוך הוא. יש היגיון בריאותי מרגע שנפתחו הדרכים לאפשר למשפחה גרעינית ללכת ולהינפש מן הלחץ שהיא נמצאת בו. הייתי מצפה מאדם בתפקידו להגיד: תשמעו,

היום או מחר אתן לכם תשובה, ולא התפרצות מן הסוג הזה. אבל מודה ועוזב ירוחם. אני סולח לו, ובתנאי שיפתח את הצימרים. זה לא הגיוני. מאות משפחות מתמוטטות כלכלית, וזה אפשרי עכשיו. דרך אגב, יושב פה שר התיירות לשעבר. שוחחתי איתו. מיקי, מתי הספקת להוציא את זה לתקשורת? זה כבר מופיע. אתה רואה, אני זריז. יושב פה שר התיירות לשעבר, אסף זמיר. דיברתי איתו כבר לפני חודש וחצי, שאפשר לפתוח את בתי המלון בים המלח ובאילת, כי יש אפשרות לבדוק בכניסה וביציאה, ובתנאי שלא לתת להם לצאת מבתי המלון. גם להתאכסן בבית מלון בתל אביב או בחיפה הרי יש את כל השירותים בתוך בית המלון, עם הבדיקה המהירה והתחייבות לא לאשר לאותם אורחים לצאת החוצה, לאפשר להם להינפש ולפתוח את בתי המלון. כל ענף התיירות נמצא בפני קריסה, כל ענף השמיים הפתוחים לא בפני קריסה אלא כבר קרס. תחשבו קצת מחוץ לעניין. אני בא מוועדת החוקה, בגלל זה אני עצבני, כי גם הבוקר דיברתי על התיירות בוועדת החוקה. שאלתי: תנו לחיות לחיות מה ההיגיון לסגור ספארי ואת ששת גני החיות? הרי הם לא מקבלים סיוע של שקל אחד מן המדינה, הם נסמכים רק על הכרטיסים. באה משפחה גרעינית ובתוך אוטו נכנסת לספארי. תנו להם לגשת לשם וקצת להינפש. גם בגן החיות התנ"כי או בגני החיות האחרים, שהתפוסה היא של 5,0000 6,000 איש, אלה גנים רחבי ידיים. תגידו: אנחנו מכניסים 1,000 איש בשעה או 500 איש בשעה. אני אומר לך,

צמצמו את השירותים הווטרינריים, צמצמו את האוכל לחיות. למה סוגרים טיפול לילדים עם צרכים מיוחדים? זאת ועדת הכלכלה, אני לא ועדת הקורונה עכשיו. אני בא אליך, אתה אחראי על הכלכלה. איך יכול להיות שמטפל לילדים עם צרכים מיוחדים לא יתנו לו לפתוח את הקליניקה שלו שבה הוא מטפל עם חיות באותם ילדים? אמרו שטיפול של אחד לאחד במתווה הזה משחררים. לא שחררו. זה מופיע בתוך התקנות. על מה אני צועק? לא שחררו טיפול של אחד לאחד? אחד לאחד מופיע בתקנות. אסור לפתוח טיפול עם חיות. אז אני לא מבין. אני גם לא מבין את הממשלה הזאת. מישהו אמר לי: אל תחפש היגיון בקורונה. בבקשה, אסף זמיר.

היושב-ראש, שלום לחברים, שלום לסמנכ"ל משרד התיירות. לא אחזור על דברים שנאמרו. יש מתווה כניסת תיירים לארץ. המתווה הזה נכתב על ידי משרד התיירות עם משרד הבריאות,

עם פיני שני. הוא הגדיר בדיוק איך נכנסים תיירים לארץ, איזה תיירים נכנסים לארץ, מאילו מדינות, באיזה פיקוח, מה החובות שיחולו עליהם, איך הם יתאכסנו, באיזה אתרים הם יבקרו, מי אנשי המקצוע הישראלים שיבואו איתם במגע. הכול תוכנן ואפילו קיבל אור ירוק עקרוני במשרד

שנה קדימה ושנתיים קדימה אולי נהיה בתוך האירוע הזה, זה בסדר לפתוח בתוך ענפים תת קטגוריות

רק כדי להשאיר שורש, לשמר מקצוענות, לשמר ידע. זה מה שביקשנו עם המתווה הזה. לכן אני מקווה מאוד שהשרה שהחליפה אותי תמשיך - - - אני אנסה להיות הסנגור של משרד

אני מאמין שהפחד שלהם הוא מן האירועים בצימרים. שילמדו לאכוף ולטפל בפחד הזה כי אם הם לא מצליחים לאכוף אנחנו הורגים את כולם בשם היעדר היכולת לאכוף. תודה.

כל מערך ההיסעים נמצא היום במצב מאוד מאוד מאוד בעייתי. שמי שוקי שדה ואני

צריך להבין שנמצאים בארץ עולים ועולות חדשים וחדשות וותיקים וותיקות שלא ראו את בני משפחותיהם ויקיריהם מאז חודש מרץ. אנשים נמצאים במשבר קשה. ערכתם על זה דיון בוועדת

זו הזעקה, טוב שזה עולה ואני מקווה שזה ייפתח כבר.

תודה.

היושב-ראש. אני רוצה להעלות שתי נקודות חשובות.

יש לזה השלכות גם על בריאות הנפש.

אני חושב שמשרד התיירות חייב להקים מתווה, בשיתוף עם משרד החינוך. משרד החינוך הרי יחזור לפני שמורי הדרך

אני רוצה להגיד לכם שקיים חוסר אמון מצדנו השכירים בענף התיירות. תודה רבה לך. ראש עיריית אילת, בבקשה. שלום לכולם, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אתה יודע למה לא הקדמתי אותך בין

דבר נוסף שאני רוצה לומר בהקשר הזה, וזה גם דומה וגם שונה, עכשיו ממש סיימה גם ממשלת ישראל, אתמול, והיום ועדת השרים לחקיקה תדון

קצף, בבקשה. שלום לכולם. ברשותכם, אני חושב שיש פה קו אחד שמוביל את המתווה להתייחסות. אנחנו מסתכלים על העולם ורואים את השווקים שבהם מתקיימת תיירות. משום מה אף אחד לא שואל למה שם זה עובד ואילו אצלנו זה עדיין לא עובד, או לכל הפחות, כפי שיוסי פתאל ביקש, למה לא כותבים שיטת עבודה כפי שנהוגה בשווקים שכרגע כן מקיימים תיירות? בשלב שירצו ליישם אותו יישמו אבל אנחנו יודעים מה עובד, כבר יש לנו מספיק מיילים כרגע בשוק. ראית מה קרה כשביקשנו את זה מפרופ' גרוטו. אני רוצה להתייחס לשווקים הספציפיים בשביל שתהיה לפחות נקודת התייחסות. אנחנו רואים שבאיסלנד יש תיירות ענפה שעובדת, אנחנו רואים שהוואי מקבלת תיירים, אנחנו רואים שאלסקה מקבלת תיירים, אנחנו רואים כמובן את ידידתנו החדשה איחוד האמירויות שמקבלת תיירים בצורה חופשית. אנחנו לא רואים שם עלייה בתחלואה, הנושא נמצא בשליטה. מה משותף לכל שווקי התיירות האלה שעובדים בצורה חופשית ומקיימים תיירות מוצלחת וחופשית? אני בטוח שאנשי משרד הבריאות יגידו בוודאי שזה מסוכן אבל שם זה עובד, הפלא ופלא. יש רק דבר אחד משותף, ואני בטוח שחבר הכנסת מיקי לוי וחברת הכנסת איילת שקד כבר יודעים את התשובה מכיוון שאנחנו מדברים על זה כבר חודשים

בדיקות, בדיקות, שמכניסות תיירות ומאפשרות תיירות בכל השווקים האלה. בואו נלמד מה קורה שם. בואו נחליט שמיישמים אצלנו אותו דבר. יש כבר מעבדה בנתב"ג. האם הם הכינו פוליסת ביטוח ליוצאים? כי זה חלק מן הבעיות של אלה שיבקשו לנסוע. יש לך תשובה? יש לי תשובה, ברשותכם. מסרתי גם למשרד הכלכלה: כל תייר שירצה להיכנס לישראל ויידרש עבורו ביטוח למדינת ישראל, חברות הביטוח, ואנחנו בראשן, יעמידו את הביטוח הזה ממעמד הכניסה שלו למדינת ישראל, ללא חיתום רפואי, בלי שאלות. תודה. זהר אשכר, בבקשה, אחרון הדוברים. אחריו ידברו ד"ר אשר שלמון ממשרד הבריאות ופיני שני,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להזכיר לכולנו שטיסות לא יכולות רק להביא תיירים. המטוסים צריכים גם לצאת עם אנשים בתוכם. כולם מדברים איתנו. יש לנו תוכניות. הכול ערטילאי, הכול סודי. אף אחד לא מגלה לנו שום דבר, כאילו שלא קורה שום דבר, וכשאתה שואל וכאשר לוחצים קצת, כפי שהיה פה, ראינו מה קרה כשמדברים לעניין ומבקשים תשובות. בדיוק עניין שוודיה וקפריסין או שהפוליטיקה מכריעה אותנו או שהשד יודע מה.

אני רוצה לחזור לרגע להצעה שעלתה פה לגבי מורי הדרך ומדריכי הטיולים. הצעה כזו נשלחה לשר גלנט ממני כבר בחודש יוני האחרון. התשובה הייתה שאם יהיה תקציב ויתאפשר הדבר אז זה יקרה, אבל "אין לנו תקציב, אנחנו לא צריכים". אני מבקש לערבב את האחד עם השני בבקשה. מטוסים לא יכולים רק להביא לכאן תיירים, צריך גם לתת להם לצאת. תנו לנו מתווה איך יוצאים. נגיד שאי אפשר עכשיו. תנו תוכנית עבודה, איזושהי תוכנית, מה מתכננים. יושבים אנשים כבר שבעה חודשים, מספרים לנו שיש תוכניות. אנחנו רוצים לשמוע על התוכניות, רוצים לראות אותן,

תודה.

ד"ר אשר שלמון, בבקשה. צוהריים טובים שוב. ננסה לשמור על רוח רגועה. לא אוכל לענות על כל מה שעלה אבל אתייחס לעיקרי הדברים. קודם כול, יש דברים ברורים מאוד איך קובעים מי מדינה ירוקה ומי מדינה אדומה. זה לא פקיד כלשהו במשרד הבריאות. יש צוות במשלט התעופה שעובד לפי נוסחה מורכבת, שמכילה הרבה מאוד פרטים, כמו למשל ממוצע חולים חדשים בשבועיים האחרונים, ערך תחלואה מקסימלי יומי, כמות בדיקות PCR לגודל האוכלוסייה, ממוצע חולים חדשים, אחוז בדיקות PCR חיוביות. ד"ר שלמון, בואו נהיה אפקטיביים. אני רוצה להנחות אותך. אין ספק, ואמרתי את זה, אנחנו לא יכולים להחליף אתכם במכלול הצעדים שאתם נוקטים ועושים כדי לוודא ולשמור על שלום הציבור, אבל יש בקשה אחת שחוזרת כחוט השני, גם בסבב הראשון ואף יותר בסבב השני. משרדי ממשלה קיימים, אתם קיימים. אף אחד לא אומר לך: תן לי להחליף את שיקול הדעת שלך מתי לפתוח ומתי לא לפתוח. אבל אני כן יכול לבקש ממך שכאשר תחליט שאני יוצא, שתהיה לך כבר תוכנית יציאה ידועה, ותעדכן אותי, את הנוגע בדבר, שאני אדע להיערך. יש דברים שאני צריך להיערך לקראתם מבעוד מועד. אנסה לעדכן בכמה דברים. חלק מן הדברים כבר קורים וחלק מן הדברים כרגע במכבש. רק אסיים כי נשאלתי בפירוט. שוודיה לצערי לאורך כל הדרך היא מדינה אדומה, לא ירוקה. קפריסין היא מדינה ירוקה. נראה מה יהיה עכשיו. אנחנו נקיים דיון מורכב מאוד ביום חמישי לאור גל התחלואה הקשה באירופה. אני חושש שמדינות משמעותיות יחליפו סטטוס. אין הרבה מדינות בעולם שהפכו לירוקות בשבוע שבועיים האחרונים. בכל זאת נחפש אותן בפינצטה כי אנחנו רוצים לשמור על מערך פתוח. אנשי עסקים ממדינות ירוקות הנוהל סגור ופועל ואפשר כבר לפעול דרכו. בשיתוף עם משרד הכלכלה נקבע נוהל פשוט וקל לאנשי עסקים זרים ממדינות ירוקות שצריכים להגיע לארץ. אנשי עסקים ממדינות אדומות הוא נוהל שלמעשה הצו אושר, התקנות גם הן הוכנו. יש הוראת מנהל, שאני מניח שתיחתם היום. אני לא רואה שום סיבה שהשבוע נוהל אנשי עסקים זרים ממדינות אדומות לא יפעל. המטרה היא לאפשר לאיש עסקים שמגיע לפעילות משמעותית ארצה, על פי המלצה של משרד הכלכלה להיכנס לישראל לפרק זמן קצר, עם בדיקות, ולא להזדקק לבידוד. הוא כמובן יהיה מוגבל מאוד בשהייה, הוא יצטרך לעסוק בדיוק באותה תוכנית שסוכם עליה, כולל ריחוק חברתי ועבודה בקפסולות. אנשי עסקים ישראלים, או בכלל ישראלים שצריכים לצאת לנסיעה חיונית לחו"ל תקופה קצרה, אנחנו מגדירים אותה כרגע עד 96 שעות, יש הליך מתקדם שנמצא כרגע על שולחנו של השר, עם הרבה מאוד תגובות ועבודה משפטית. אני מקווה שהנוהל הזה, שלפחות חלק מן הנוכחים פה בקהל אני רואה את עו"ד שפרכר ואחרים מאוד מאוד חיכו לו, אני מקווה שגם זה יסתיים בימים הקרובים. לגבי תיירות, אמרתי קודם ואדגיש שוב, מבחינתנו ברגע שבתי המלון יהיו פתוחים אפשר לחזור. אני מאמין שהשר יאשר את אותו מתווה שעבר את הדרג המקצועי של משרד התיירות ושלנו והגיע עד לשולחנו של השר. הוא מתווה ברור מאוד של קבוצות ממדינות ירוקות. לגבי תיירים ממדינות אדומות אני לא איש בשורות. אין לנו כרגע מודל שנראה לנו בטוח. אל תדאג, גם אנחנו לא רוצים אותם, כל עוד המדינות הללו אדומות. אגיד רק במשפט אחד למי ששאל, רוב מדינות ה-OECD לא מאפשרות תיירות ממדינות אדומות לתוכן, לכן ישראלים לצערי לא רצויים ברוב מדינות ה-OECD. פוליסות ביטוח אנחנו לא רואים בעיה גדולה עם תיירים ישראלים שיוצאים החוצה. הממונה על הביטוח הגדיר, ושמחתי לשמוע את מה שאלון קצף אמר על כך שחברות הביטוח הישראליות יספקו ביטוחים לתושבים זרים שמגיעים לכאן. בפועל היום היו לנו כך וכך זרים, כולל תיירים שחלו בארץ ולמעשה השאירו פה חובות גדולים. אשמח מאוד לראות את זה מסתדר. אם יש שאלות נוספות, אשמח לענות. אם לא, מבחינתי נמשיך לעבוד.

פיני שני, סמנכ"ל משרד התיירות, בבקשה. שלושה נושאים שעלו פה ראויים להתייחסות. המתווה גובש וידוע ומוכר לתעשייה. יוסי פתאל ואני ישבנו וגיבשנו את המתווה. יוסי פתאל כיוון למשהו אחר, לגבי התרעה מראש, שיגידו לו היום שמ-1 בפברואר אפשר להכניס תיירים. שמעתם את דבריו של ד"ר אשי שלמון. אני מקווה שהמתווה יאושר ואז יהיה אפשר להכניס תיירים, ברגע שיפתחו את בתי המלון. יש לנו תווים סגולים לכל רכיבי התיירות: למלונות, לאטרקציות, לצימרים. ברגע שהקבינט ייתן אישור לפתוח אותם, אם יידרש עדכון קל של התווים האלה נעשה אותו תוך יום יומיים. השאלה אם הגורמים הנוגעים בדבר יודעים את המתווה. יודעים היטב. חלקם פעלו לפי המתווה הזה. להזכיר לכולם, בתי המלון עבדו בחלק מן הקיץ. נא להביא לידיעתם. צימרים עבדו, אטרקציות וכולי. לגבי הנושא של הסבת מורי דרך הנושא הזה קיים ויוצא אל הפועל. משרד החינוך ומשרד התיירות מימנו הסבה של 250 מורי דרך, שיעשו תעודת הוראה ובשנת הלימודים הבאה, אחרי שהשנה הם ילמדו,

אבל אין בעיה לחברי כנסת לומר שהנושא דובר ולא נעשה כלום, בשביל זה אתם כאן. תודה. לסיכום, הוועדה מודה לכל מי שהשתתף בדיון. הוועדה קוראת למשרד הבריאות לאשר את מתווה התיירות שהגיש משרד התיירות, כדי שהעוסקים בתחום יוכלו להיערך מבעוד מועד לקראת היום שבו ניתן יהיה לאפשר כניסת תיירים. הוועדה קוראת למשרד הבריאות לשקול את הקדמת הפתיחה של ענף הצימרים במגבלות הנדרשות. הוועדה מודה למשרד הבריאות על עמידתו האיתנה לדאוג לבריאות הציבור בהתמודדות עם משבר הקורונה,

דרך פרופ' גרוטו, על ניהול המשבר בצורה מתמשכת ולא פשוטה, אך יחד עם זאת אני מוחה על איבוד העשתונות שהיה בדיון מצד פרופ' גרוטו. אני סבור שראוי שתבוא התנצלות בפני חברי הכנסת. הוועדה קוראת למשרד הבריאות ולמשרדים הייעודיים להכין מתווה יציאה מבעוד מועד לכל תחום שבו עוסק המשרד ולא להמתין לרגע שתאושר היציאה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.